אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים בנושא מעקב אחר יישום וביצוע תכניות הסיוע הכספיות שהופעלו בשל משבר הקורונה. ערן יעקב, מנכ"ל רשות המיסים, יצטרף אלינו

טוב יותר, עם שיתוף ציבור, וגם עובדת יותר מהר. עלו כמה וכמה בעיות בתחום הזה. אני רוצה לפחות לפרוש את הנושאים הראשונים שעליהם חשוב לדבר ושעלו,

לכן צריך לאפשר לעשות את זה באמצעות תצהיר בעיניי. לא דוח מבוקר עדיין אלא תצהיר שאומר: זה היה המחזור, זו הייתה הפעילות, בהתאם לזה לקבל

אלה שלושת המענקים שכבר נמצאים באוויר כמה ימים.

עלינו לאוויר עם הפעימה השלישית של מענק השתתפות בהוצאות גם לעצמאיים וגם לחברות. המענק מיועד לעסקים עם מחזורים מ-300,000 ועד 20 מיליון שקלים. אין לי כרגע את הנתון המדויק אבל תוך דקות ספורות מהרגע שפתחנו היינו עם 500 בקשות,

אם יש עוד שאלות לסקירה הזו אני אשמח, ואם לא תגיד לי לאיזו שאלה אתה רוצה שאני אתייחס כדי שאני לא אפספס.

נעשה סבב של חברי

איזה סוג עסקים זכאים למענק ובעיקר תגידי מי לא זכאי למענק הזה. (היו"ר אורית פרקש הכהן,

לעזור לכם לדווח ביחד אבל לא להידפק סלחי לי בגלל איחוד העוסקים הזה. תודה רבה.

מירי? כן, אני רושמת את כל ההערות ואני אתייחס אליהן.

ח"כ מיקי

מעט אתך, לא הצלחתי להבין תשובה ברורה מה קורה עם מדיניות גביית המסים שלכם במקום בו אפשר לנסות ולגבות את הכסף, ואני חוזרת לנושא מיסוי רווחים ממשאבי טבע, סוגיית קרן

האזרחים, כתוצאה משימוש במשאבי הטבע שלנו. אני רוצה להבין מה אתם עושים בעניין הזה, מה אתם עושים בוויכוח הזה שנגרר כבר שנים ארוכות

אני רק טוען שהחיבור בין הסיוע למי שפוטר

כשהכול מוסכם והכול ידוע, הוא חיבור לא ראוי.

עצמאיים לא זכאים לדמי אבטלה, קיבוצניקים לא זכאים לדמי אבטלה

תנו לבדוק אותם והיינו יכולים להיכנס להליך של חמש שנים תשלומי מענקים. עשינו איזושהי מערכת שמשלבת בין נתונים שקיימים אצלנו באופן שוטף על העסקים, עם נוסחאות שנותנות אומדן יחסית סביר להוצאות הקבועות של העסק וכך נקבע מנגנון תשלום

שהם מגישים איחודי עוסקים ואני חלילה לא אומרת שהם עושים פה משהו מנוגד לחוק. הם פועלים בהתאם לחוק, זה בסדר גמור, והם נהנים מאותן הקלות שהחוק מאפשר בהקשר

לפי 2019,

בגלל שהוא הפסיד ב-2018, הוא לא מקבל דמי אבטלה, הוא לא מקבל את הפיצוי. תחשבו שיכול להיות שהוא הרוויח 10 שנים אחורה. עוד דבר שאני חייב להגיד בעניין הזה

זה צודק. זה הוגן.

שכמובן גם אותו הצענו,

מרס-יוני 20 לעומת מרס-יוני 19. זה פתרון פחות טוב כי יכול להיות שלאורך ארבעה חודשים העסקים נפגעו בשיעור אחר ושונה מכך שהם באמת לא ייצרו הכנסה במרס-אפריל,

תודה.

אפשר לעשות את זה. זה לא משהו שהוא חדש. זו לא פרקטיקה שרשות המסים לא

שאני אומרת שוב, כולנו צריכים אותה, גם בשביל לשלם את מה שהמדינה צריכה וגם באמת כדי לא להיכנס לגירעונות שבסך הכול יהיו מוטלים על הכתפיים של השנים הבאות והדורות הבאים.

שאלתם למה לא ניתן תמיד לבחור בין 2018 ו-2019,

אנחנו כרגע נתנו את ההתאמה הזו לעסקים חדשים מתוך ההנחה שיש סיכוי

אנחנו חושבים שצריך לתחום את הדברים וגם עכשיו אנחנו רואים שהמשק למעשה מתחיל לחזור לפעילות,

ואת זה שלא שנוי במחלוקת גביתם?

ובדין לגבות גם את מה ששנוי במחלוקת. זה באמת יכול בהרבה מאוד מצבים להביא לכך שכספי

כרגע המצב החוקי הוא כזה שגם אם אנחנו בטוחים בצדקנו ב-100% או ב-200% אין לנו סמכות לקחת כסף שהוא מס שנוי

זה חלק מהרעיונות שאנחנו חושבים שמאוד-מאוד נכון להביא לשולחן הוועדה הזו. אנחנו חושבים שזה באמת יוסיף מאוד לגביית המסים וישפר מאוד את היכולת שלנו להתנהל מול הגופים

קורים פה אירועים לא פשוטים. כשהמגזר העסקי מוציא חשבוניות, החשבוניות האלה מדווחות ולא מקבלים את המע"מ כי יש הרבה מקרים של חדלות פירעון של הצד שמקבל מאתנו את השירות. לא יכול להיות שאנחנו נממן את

עם כל הרצון לגבות מס, יש פה מגזר עסקי שמתמודד עם אסון ואת האסון הזה צריך להניח. גם אנחנו כמייצגים לא מסוגלים להתמודד עם התופעה הזו. כל בקשה שלנו ביקשנו

עיוות נוסף שקיים הוא עניין של בן זוג עוזר בעסק. בגלל שמדובר בשני אנשים שבעצם כל אחד עומד בפני עצמו וגם ההכנסה מחולקת בין שניהם, מאחר שלבן הזוג העוזר שזה מאוד מאפיין עסקים משפחתיים אין תיק במע"מ, למרות שזה לא

שנושא באחריות, או האם פקידות כזו ואחרת שטוענת יכול להיות מסיבותיה שהיא לא יכולה תפעולית לענות על הדרישות של אותם עסקים?

העסקים, אנחנו

פה בכלל שאלה.

להעביר איזושהי החלטה אנחנו בהחלט מסבירים מה היכולת שלנו, איך אנחנו יכולים לתרגם אותה לעשייה ופעולה כדי שהדברים באמת יקרו.

אנחנו חושבים שכרגע לא נכון סביב הנושא הזה של עיכוב התשלומים שזה נושא שצריך לפתור אותו לייצר במקום איזשהו כלי מס שהוא לא

אני לא חושבת שיש לי מה להבהיר מעבר לזה.

הקשיים שנמצאים במקומות אחרים בעניינים האלה ועכשיו להמציא דיני מס חדשים בגלל מוסר תשלומים במקומות אחרים.

הדבר השני זו נקודה שעלתה קודם ואני שוב רוצה להזכיר אותה בקשר לעסקים חדשים. יש עסקים שהתחילו גם בתחילת 2020,

לרוב לא השקעות עצמיות, וגם הלוואות.

בהתייחס לגודל המענק בהתאם למחזור הכלכלי של החודשים

נאמר לו שאי אפשר. הם צריכים לפטר אותך לא חל"ת ואז אפשר לפטור אותו מתיאום מס.

האמנם?

ונמשיך עם סבב

שנפתחו במהלך 2019,

זכאים לפעימה הראשונה.

שהייתה קצת יותר מאוחרת, שוב הלכנו קדימה גם עם המועד שעד אליו נפתח

אמרנו למבקשי הארכות שהקושי שעלול להתעורר הוא שאותם עסקים יצטרכו באותו זמן לדווח ולשלם גם את ינואר-פברואר וגם את מרס-אפריל.

כרגע לחלק מהעסקים יש סכום גדול. מה שחשוב לי

אנחנו אפילו מעדיפים כך, והמשרדים שלנו באמת עובדים במרץ כדי לטפל בבקשות האלה בצורה הכי מהירה. כרגע אין בעיה להשתמש באישורים האלה של תיאום המס ואפשר במקביל לפנות למשרדים ולהאריך או לקבל אישורים חדשים בהתאם לנתונים. לגבי הצורך בתיאום מס למי שמקבל גם דמי אבטלה, צריך להבין שדמי אבטלה זו

אחרי כן אפשר לקבל את האישור בבית, להדפיס אותו במחשב הביתי בלי צורך בכלל לצאת מהבית לצורך קבלת השירות הזה. בסך הכול הנושא הזה של תיאומי המס מוביל

צהריים טובים. אני רוצה קצת לדבר על הגישה. אנחנו חווינו נזק תאונתי.

זה לא רק עניין של מיסוי. כולנו עכשיו בפני שוקת שבורה כי יש לנו למעשה שני גופים סך הכול שאנחנו יכולים לפנות אליהם: או אל הבנקים או אל רשות

האמת היא שאנחנו מדברים על זה כל הזמן פה ולצערי בעניין הזה הכתובת היא לא רשות המסים, היא ממשלת ישראל. רשות המסים היא הצינור שדרכו החלטות הממשלה אמורות להתבצע. לנו יש בעיה עם ההחלטות, ההחלטות לא מספיקות ולא ברורות. ח"כ מיכל שיר,

שלום לכולם. אני יושב-ראש איגוד תעשיות המזון. אני מייצג כמובן את כל יצרני המזון, זה כ-230

מה שאני הולך לעלות זה עניין נכון ורלוונטי גם לתעשיות מוצרי צריכה אחרים. אני רוצה להעלות כמה היבטים וכמה

זו לא בעיה של מכירה של היום, הם עדיין לא קיבלו את הכספים שהגיעו להם על האספקות של חודשים ינואר-פברואר-מרס. מן הסתם ברור שזה הסגמנט אולי החשוב ביותר שזקוק לאיזשהו סיוע,

גם ברמה הפרטנית וגם ברמה הלאומית מבחינת כמויות

מאוד מפתיע שבתוכנית הכלכלית שהוצגה אין שום תוכנית שנותנת להם איזשהו מענק או איזשהו

באיזה היקף ירד להם המחזור לקבל מידע בפועל מה קרה בחודשים הללו על פי הדיווחים שכבר נכנסים ולפלח את זה.

המציאות בפועל ואז יצופו לנו בעיניים הפערים.

גם העסקים וגם אנחנו, חברי הכנסת,

אנחנו

נושא אחרון,

מע"מ על בסיס מזומן. תראו, אין הזדמנות טובה יותר להעביר את כולם על בסיס רצון למע"מ מזומן. זו החלטה פשוטה כי 95% מהעסקים כבר מקבלים את זה. זה בוודאות מקל על אותם עסקים שהיום יש להם שוטף פלוס 180 יום במקומות

פנינו למנהל רשות המסים, ערן יעקב, במהלך מרס-אפריל וגם עכשיו במאי, ולא קיבלנו עליה שום מענה. היא עלתה גם כאן על ידי דובי ולא קיבלה שום התייחסות. האחריות וההחלטה הן אך ורק ברשות המסים. אני מדברת על היטל, למעשה מס, אירוע 2018 לגבי העסקת מסתננים. 89% מההוצאות של חברות הניקיון הם על שכר עובדים. מעבר לזה יש ערבויות ביצוע השחרור לא נוגע לרשות המסים אבל הם צריכים להבין את התמונה הכוללת בסכומים מאוד-מאוד גבוהים. יש ערבויות של 50% מהשכר המצרפי כדי לקבל רישיון קבלן שירות. יש מיתון כפוי בהכנסות החברות של 40%. מעבר לזה, יש הקטנה גם בשיעור הרווח התפעולי שמזמיני העבודה לוחצים כרגע. המחנק הכספי הוא קטלני וזה עלול להביא בסופו של דבר גם לחדלות פירעון של החברות. בסך הכול אני מבקשת לקבל דחייה של כל תשלומי היטל מס 2018 לשנה הבאה. זה ייחודי אך ורק לענף הניקיון. אפשר לבוא לקראתם כי גם כך אין אוויר. לא הייתה שום התייחסות, אני מבקשת לקבל.

מירי ואז נסכם. הייתה בקשה לגבי דוחות תשלומי מע"מ לעסקים קטנים של דחייה גורפת ל-12 חודשים. כמו שציינתי, גם כשנתנו ארכה של חודשיים, מרבית העסקים לא לקחו את הארכה הזו, ואלה שכן מתקשים לשלם אם תהיה לנו דחיה של שנה שלמה, מן הסתם יהיה הרבה יותר קשה לשלם בדיעבד. שוב אני חוזרת על העניין שאותם עסקים שיש להם ירידה משמעותית, המע"מ בסך הכול מותאם לערך המוסף של העסק, זה אומר שאם מחזור הפעילות הוא מאוד קטן, או לחלופין, שהתשומות הרבה יותר גדולות מהעסקאות, ממילא לא צריך לשלם מע"מ. לכן השימוש בדחיית מסים ככלי לסיטואציה הזו הוא פחות מתאים כי דווקא מי שחייב במע"מ וחייב במס זה אותם אנשים שהרוויחו קצת יותר. עסק שיש לו חבות מע"מ גבוהה, בטח בעסקים הקטנים, זה אומר שיש לו ערך מוסף גבוה, זה אומר שיש לו מחזור פעילות גדול ותשומות נמוכות, דווקא אלה עסקים שכן נכון שישלמו מסים מכיוון שיש להם פעילות והם מרווחים. עסק שירדה או הפסיקה לו הפעילות ממילא אין לו חבות מסים. לכן אנחנו לא חושבים שזה הכלי הנכון להתמודדות אלא להפך, אנחנו מייצרים פה מצב שדווקא אותם עסקים שיש להם ערך מוסף יותר גבוה - - - ברור. הנקודה ברורה, מירי. לגבי הנושא של תמיכה, מענקים לעסקים הגדולים.

כמו שציינתם פה ואמרנו, מבצעים את ההחלטות של המדינה וכרגע באמת הפעימות הראשונות כוונו לעסקים קטנים ולעסקים קטנים ובינוניים, הפעימה של עד 20 מיליון שקלים. כרגע שמעתם,

את הפרסומים על הכוונה לתת מענקים גם לעסקים יותר גדולים, אז ברגע שהדברים האלה יהיו אני מניחה שהממשלה תודיע ותודיע גם מי הגופים בממשלה שיהיו אחראיים לתשלומים של אותם מענקים. לגבי הנתונים, אנחנו כרגע באמת משתדלים לפעול בשקיפות הכי גדולה שיש לגבי המענקים שאנחנו אחראיים על התשלומים שלהם ובתחילת הישיבה הזו הצגתי את הנתונים. לגבי פילוחים לפי מגזרים או דברים כאלה, אנחנו כרגע שוב נראה איזה נתונים אנחנו יכולים להציג. אנחנו מבחינתנו עוקבים אחרי הדברים ומעוניינים ורוצים להציג את העבודה שנעשית. נמצא את הדרך להנגיש את המידע הזה, גם לכם, גם לציבור - - - מירי, לגבי הענפים הרי יש לכם את הסיווגים בתוך המערכת, זה משהו שלכאורה אמור להיות לכם מאוד קל לתת לנו אותו לפי ענפים. כדי לענות על זה בצורה רצינית רשמתי לעצמי את הדברים ואנחנו נבחן. מבחינתנו, יש לנו עניין גדול להציג את הנתונים ולהראות בשקיפות מלאה את העשייה שיש. אנחנו נבחן מה הפילוחים שאנחנו יכולים להציג בצורה מהימנה ותדירות טובה, ומבחינתנו אנחנו מאוד רוצים להציג את הנתונים האלה בצורה שקופה לכם ולציבור. זה נראה לנו דבר שהוא חלק מהחובה שלנו. אנחנו נראה מה אנחנו יכולים לעשות בצורה טובה, מהימנה ומהירה. אני חייבת להגיד שכבר היום מי שנכנס לאתר שלנו יכול לקבל את כל המונים ממש בכל שניה, כמה בקשות הוגשו בכל אחת מהפעימות. ככל שיהיה מידע שנדע שאנחנו יכולים להגיש ושהוא מהימן ונכון נשמח לעשות את זה. מקובל לחלוטין. לגבי הנושא של היטל עובדים זרים, שזה עניין שאנחנו מתנהלים אתו לפחות שנתיים-שלוש, גם הרבה מאוד דיונים בוועדת כספים. מלכתחילה הטלת ההיטל הזה זה לגמרי עניין של בית המחוקקים ורשות המסים היא רשות מבצעת. זה לא איזה היטל שרשות המסים החליטה שמתחשק לה לגבות אלא יש פה חוק מאוד ברור שקובע שמעסיקים של עובדים זרים, לרבות מסתננים, אחרי פסיקת בית משפט עליון, צריכים לשלם היטל עובדים זרים. רשות המסים בעניין הזה, במהלך 2019, נתנה מספר הקלות למעסיקים כדי באמת להתגבר על פערים גדולים שנוצרו בגלל חוות דעת שהטעו חלק מהמעסיקים שהחליטו להתבסס עליהן ונתנו אפשרויות לפריסות מאוד-מאוד גדולות, כולל הקלות בריבית והצמדה, הרבה-הרבה לפני הקורונה, מתוך הבנה שהעסקים האלה פעלו בצורה שלא היו צריכים לפעול אבל יש פה עניין כמותי ולכן נתנו את הדברים האלה. כרגע:

המעסיקים שמעסיקים עובדים זרים,

ושצריכים לשלם היטל עובדים זרים, צריכים להבין שזה המצב החוקי. לרשות המסים, עם כל הכבוד, אין סמכות בכלל לוותר על ההיטל הזה וזה החוק וצריך לשלם אותו. מה שאנחנו כן עשינו ועושים זה שבאותם מצבים שבהם יש מעסיקים שמתקשים להתמודד עם התשלום, במצבים פרטניים אנחנו נותנים פריסות תשלומים בהתאם למה שמתאים לאותו עסק. תודה. ראשית, אני רוצה להודות למירי על ההשתתפות בדיון. אני חושב שעלו כאן הרבה מאוד דברים מאוד משמעותיים. אני חוזר ואומר, יש לי לא מעט טענות לממשלה, אבל גם דרככם וגם ברמת חוות הדעת המקצועית שלכם צריך להבין את האירוע הזה. כדי שגם אתם וגם אנחנו נוכל להבין אותו טוב יותר אני חושב שגם מה שאמר פה ח"כ ברקת, וזה משהו שאנחנו אומרים פה כל הזמן, גם בדיונים עם החשב הכללי לגבי הלוואות

לא סיווגו לנו אותם לענפים, אני חושב שהסיווג לענפים הוא דרמטי.

התפקיד של הממשלה הוא להחליט ולתעדף במי מטפלים בעדיפות גבוהה יותר, מי בעדיפות נמוכה יותר, מי נמצא במצוקה גדולה יותר, מי פחות.

אני כן מבקש מרשות המסים: אנא, העבירו לוועדה, בבקשה זה לדעתי דורש מכם לחיצת כפתור את התוצאה בחלוקה לענפים. במסגרת התוצאה גם הייתי רוצה לדעת כמה פנו למערכת וקיבלו דחייה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקבל טבלה שאומרת כמה פניות היו למערכת, כמה מתוך הפניות האלה קיבלו, מהו הסכום הכולל, חלוקה לענפים גם מבחינת פניות, על אותו משקל, גם סכום כולל וגם האחוזים שלהם בתוך המערכת. ומה הייתה הירידה בפועל. ואז נדע גם מה הייתה הירידה במחזורים, שגם את זה יש לכם.

אני כן מבקש שתאפשרו לעסקים לקבל תשלום או מענק לפי 2019 על פי תצהיר בלבד. תצהיר חתום לפי דוח מבוקר שעדיין לא יהיה חייב במס. כשהם יגישו את הדוחות המבוקרים כמובן שהם יהיו חייבים במס, אבל לפחות שהמענק יינתן להם לפי מה שבאמת קרה ב-2019. את ההתחשבנות גם תוכלו לעשות אחר כך.

גם במסיבת העיתונאים ראש הממשלה אמר: נשלם עכשיו

אז תשלמו לפי תצהיר עכשיו, תתחשבנו אתו אחר כך.

לעשות איזשהו מעשה שבסוף יאכל לו כל המענק. הוא צריך את המענק הזה כדי להתמודד תזרימית. זה לא שהוא ייהנה בסוף מהמענק הזה. אם הוא צריך לשלם מס הוא ישלם מס אבל הוא צריך את המענק עכשיו. הוא צריך אותו עכשיו בחודש מאי, הוא לא צריך אותו בהמשך. כנ"ל אני מבקש מכם למצוא פתרון למי שהיה חצי מהתקופה עצמאי וחצי מהתקופה שכיר ובסוף הוא לא מקבל לא מפה ולא מפה, או שהוא נפגע באחד מהמסלולים כי הוא מקבל רק על חצי מהמחזור שלו. אתם חייבים לפתור את הלקונה הזו. או לקחת בחשבון גם את הימים שלו כשכיר או בדרך אחרת. לגבי תשלומי ההיטלים, הרי ניהלנו על זה,

דיונים לא קצרים כאן בוועדה פעם אחר פעם, ספציפית, לא על נכונות ההיטל או אי נכונות ההיטל אלא על העובדה שעסקים התנהלו לאורך תקופה ארוכה כשהיה ברור כמעט לכלל המשק הישראלי שההיטל הזה לא חל עליהם והצטברו פה חובות מאוד-מאוד גדולים להרבה מאוד עסקים. בסופו של דבר, הצעד לקראת שרשות המסים הלכה פה הוא באמת פריסה רחבה. אממה, הפריסה הזו נעשתה לא בימי משבר הקורונה, הפריסה הזו נעשתה בימים אחרים, כשעסק אמר: אוקיי, אני אוכל לשלם, זאת הפריסה שאני יודע לעמוד בה והגענו לאיזושהי פריסה. מה לעשות שהתגלגל לפתחנו משבר הקורונה וכאן אתם צריכים לבחון מה אתם עושים עם פריסת ההיטלים הזו. זה לא יכול להיות פרטני. לדעתי, צריכה להיות פה איזושהי אמירה גורפת: או הקפאת תשלומים בנושא הזה לשלושת החודשים האלה או פריסה מחדש. אני מצפה שתביאו לנו איזשהו פתרון שהוא לא פתרון שאומר: תפנו פרטנית, אלא פתרון שאומר: עסקים שעשו הסדר על ההיטל הזה, כדי לא להעיק עליהם, למשך שלושה חודשים נדחה את ההיטל. אגב, כמו שהבנקים דחו תשלומי משכנתאות. אמרו: שלושה חודשים נדחה. עזבו את זה שהבנקים עשו שם ריבית על ריבית ופה אני מבקש מכם לא לעשות את זה. אבל בהחלט להקפיא את התשלומים. במקום שהוא ישלם ויסיים נניח את 36 התשלומים שלו באפריל 2021 או אפריל 2022 אז הוא יסיים את זה ביולי, לא קרה כלום, ואת שלושת החודשים האלה הוא יקבל דחייה. מה עם המע"מ על בסיס מזומן? קיבלנו מהם תשובה, אני לא אוהב אותה אבל זו העמדה של רשות המסים. פה הכדור הוא אצלנו, ניר.

הדברים האלה צריכים לבוא בחקיקה. אני מקווה שתהיה ממשלה

בעניין הזה. אני חייב בלומר שאני לא כל כך אופטימי. תודה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:30.